שלום לכולם, הנושא שנדון בו היום הוא הקמת קו חשמל ללא תיאום תוך פגיעה ביער חולדה ההיסטורי וסכנה אמיתית לבריאות התושבים, של חברת הכנסת שרון רופא אופיר.

זה הולך לפגוע בנו ממש כי מי שהולך מתחת לקו חשמל שומע את רעש החשמל. יש לי כמה שאלות לגבי התהליך, האם חברת חשמל מכוח אישורי התוכניות הוציאו היתרי כריתות?

הוא אמר כבר שלא. הם לא הגיעו עדין ליער חולדה. הם מעמידים אותנו בפני עובדה, הם בונים את הקו עד ליער מדרום ומצפון ובסוף לגלעד לא תהיה אופציה,

פה בדיוק אנחנו אומרים שסוף מעשה במחשבה תחילה וזה מה שאנחנו מנסים למנוע לאורך כל הדרך. אני שואל שוב, לצורך השלמת הקו לא צריך לכרות עצים?

אז למה הם לא מוציאים היתרי כריתה? אי אפשר להשלים בלי לכרות אבל הם עדין לא ביקשו לכרות. ולא נכרתו שום עצים אדוני? נכרת שליש מכרם זיתים של משפחת אוחנה בבית עוזיאל. 41 עצי זית בני 40. עלה לחברת חשמל 48.5 שקלים לכרות אותם בשנת שמיטה, שייכים לזוג בני 80 שזו פרנסתם היחידה והם אנשים דתיים. אני לא מבין למה

אגב, אם מישהו היה בא אתנו בדברים, כי כל הזמן מדברים כמה רשות מקומית היא לא חשובה, אז היינו מעבירים אותם לצד השני של אותו כביש, מעבר לשדה של משפחת אוחנה ומעבר לכרם הזיתים שלהם. יש חקלאות עונתית וחקלאות עונתית לא נגרם לה נזק כשבונים עליה קו חשמל, בטח לא בשנת שמיטה, אבל אף אחד לא בא לדבר עם הרשות המקומית. חבר הכנסת יוראי להב, התשובה היא לא אצלו, התשובה צריכה להיות אצל חברת החשמל שצריכה להגיש את הבקשות לכריתות ועל כן אני רוצה להודות לגלעד ולעבור לאורן הלמן שחזר אלינו לזום. אורן להמן, מנכ"ל שירות שיווק ורגולציה בחברת חשמל. שמעת את הדברים, תגיב בבקשה על ענין אישורי הכריתה. האם אתם כורתים ללא אישורים? יש הרבה דברים שנאמרו שאני רוצה להגיב עליהם. אנחנו יושבים פה בהלם מהדברים שנאמרים. אני אומר את זה באכזבה רבה, אבל נאמרים פה דברים כאילו אנחנו פועלים באישון לילה וכאילו אנחנו פורעי חוק וכורתי עצים. אנחנו חברת חשמל כורתי עצים? לא היה ולא נברא. כל הדברים שנעשו, נעשו בתיאום. כל הדברים נעשו על פי חוק. אפילו פסיק אחד בחוק לא הפרנו פה ומי שחושב שהפרנו חוק מוזמן להתלונן עלינו. חשוב להבין את התמונה הכוללת, יודעת זאת ראש המועצה שאני מאוד מכבד ומעריך אותה ואת המאבק שהיא מקימת, היא מבצעת את תפקידה ואנחנו מבצעים את תפקידנו. הקו הזה מוקם במסגרת תוכנית ארצית שאושרה ב-91. הקו הזה נדרש בתוכניות הפיתוח של משק החשמל לשנים 2018-2022 שאנחנו צריכים לבצע עד דצמבר 2023. הקו הזה הוא קו חשוב מאוד בגלל הגידול של צריכת החשמל. זה נושא חשוב, אבל זה לא הנושא.

אני אגיד לך למה לא? זה נושא חשוב וצריך להיערך אליו, אבל אפשר גם להיערך אליו בתוואי אחר.

מכיוון שכל הדברים האלה כבר אושרו. כל הדברים שאושרו בוצעו כדין. חלק מהדברים שמדברים עליהם פה עדיין לא בביצוע, משמר דוד או יער חולדה. לא נכרת אפילו עץ אחד ביער חולדה, אני לא יודע מאיפה אומרים את כל הדברים שנאמרו, אבל אפשר להגיד הכול. אני אומר לכם חד משמעית, חברת החשמל פועלת על פי חוק.

מי שחושב שחברת החשמל לא פועלת על פי חוק או שילך לבית המשפט לעצור אותנו, או שילך לרשויות אחרות ויתלונן עלינו. אנחנו החברה הכי מסודרת שיש בעולם, לא רק במדינה. אנחנו עושים את הדברים האלה לפי מה שנדרש וגם מתוך ראייה של צורכי משק החשמל ושל צורכי הציבור, ציבור הלקוחות שלנו וגם של צורכי המדיניות שמוכתבת על ידי המדינה והממשלה, הרשות המבצעת והרשות המחוקקת. כל הנושא של אנרגיות מתחדשות, מאיפה אתם חושבים שזה יגיע למקומות? איך זה יגיע לצרכנים אם לא דרך הקווים האלה? אפשר להתווכח אתנו על עץ כזה או אחר, אבל אני אומר לכם שגם בוויכוח הזה מי שיתווכח יפסיד בסופו של דבר, גם פקיד היערות וגם כל האנשים האחרים שדיברו פה לא נכון. דבר לא בוצע בניגוד לחוק, זה חד משמעית ותבדקו אותי. אנחנו מגיעים לדיון משמעותי ולהיכנס לעניין של כריתה של עץ כזה או אחר, מה אני אגיד לכם? נשמח לשבת להראות לכם, לוועדה, ליושב-ראש הוועדה ולכל חברי הכנסת האחרים את כל ההתכתבויות ואת כל הדברים ונוכיח לכם שמה שנאמר פה פשוט לא נכון. שמענו שיש קו שלישי בדרך. תוכל לומר אם יש קו שלישי בדרך? בוא נדבר בשקיפות. שואל אותך חבר הכנסת אלון טל אם יש כוונות להרים קו שלישי? תכף ידבר ישולה או יוסי דהאן שהם אנשי המקצוע בעניין הזה ויוכלו לענות בדיוק על השאלה הזאת. אני רוצה להגיד דבר נוסף. אני יושב בדיון ומתקומם על הדברים. חבר הכנסת טל, יש שקיפות בחברת החשמל, תמיד תהיה ותקבל כל מידע שאתה רוצה ונענה גם על העניין הזה. שמעת מראש המועצה שאומרת שהתנהלתם בדיוק ההפך. את החלופות היא קבלה רק לפני שבועיים. אני מאוד מכבד את המעמד הזה, אנחנו נמצאים עכשיו בסוגיה של היערכות למזג אוויר, התפנינו והגענו לפה כי זה חשוב. אנחנו נבוא וניתן כל דין וחשבון בפני כל ועדה בכנסת ובפני כל חבר כנסת. אבל אני רוצה להגיד שחברת החשמל העבירה למועצה אזורית גזר את תוכניות העבודה של הקו הזה כבר לפני שנה וחצי. היו מספר ישיבות, ישבנו גם עם רותם לפני כחודש, חודשיים ואמרנו לה שיש לנו חילוקי דעות. רק בישיבה ההיא, שהייתה אחרי שהתחלתם לעבוד, נחשפתי בכלל לעצם העבודה שהייתה חוות דעת סביבתית שהועברה למנהל תכנון, שהיו בה חלופות. בטובכם העברתם לנו אותה שבוע לאחר מכן, אך חוות הדעת הזאת לא הועברה אלינו קודם לישיבה. של מי חוות הדעת? חוות הדעת הסביבתית הוגשה למנהל תכנון, חברת חשמל הכינה.

אתם שמים אותי בהשתק כשאת מדברת אבל כשאני מדבר אז את מפריעה. אבל תגיד דברים נכונים. חוות הדעת הסביבתית לא הועברה אלינו. חוות דעת סביבתית שבה היו שתי חלופות מזרחית ומערבית, אפילו במעט הזה לא נתתם לנו את הזכות להישמע. תבדקי את ההתנהלות של המועצה. זה שלא ידעת זה לא אומר שלא העבירו. לא הועברה חוות דעת סביבתית. אורן, תבדוק את ההתנהלות של חברת חשמל. המועצה שלי מתפקדת היטב. אנחנו בודקים כל הזמן את ההתנהלות של חברת החשמל וכל מי שרוצה יקבל כל מסמך שהוא רוצה מאתנו וגם בבית משפט בדקו את ההתנהלות של חברת חשמל. אף אחד לא יגיד שחברת חשמל פועלת בניגוד לחוק כי זה שקר וזה לא נכון. את התוכניות האלה הרמנו למעלה משנה וחצי, היינו בישיבות עם אנשי המועצה. הודענו לנציגי המועצה האזורית על הכוונה שלנו. אם אתם רוצים, תכף נגיד עם מי שדברו, מתי דברו ובאלה שעות דברו. הודענו לעובדים שלך על הכוונה שלנו להתחיל בביצוע העבודות. ב-7 ליולי 2021 שלחנו לראש המועצה, סמנכ"ל פרויקטים אצלנו, מכתב משרת האנרגיה לשינוי תוואי הקו. זה על החלופה אורן, תדייק. דברנו על החלופה. לא דברנו על הקו שאתם מתחילים לבנות אצלנו במועצה. עשיתם סיור אחד לפני שנה וחצי וזה הכול. לא דברתם. בכל שאר הדיונים דנו על חלופות, אם רציתם, יכולתם לבוא לדבר אתנו כמו שצריך. חוות הדעת הסביבתית, שהיא נתון דרמטי, לא הועברה אלינו, לא הועברה לקק"ל,

אני אומר שוב, עשינו את זה. כתבנו את זה. הכול היה לפי החוק ולפי מה שצריך להיות, בדיוק לפי מה שצריך להיות. אחרי זה גם באנו להסביר לך את זה. אם אתם רוצים, חברי הכנסת כולם יקבלו את כל ההתכתבויות. מה שירצו יקבלו כי אנחנו, חבר הכנסת טל, פועלים בשקיפות. זה חלק מהעקרונות שלנו, בטח שמולכם. אני אומר לכם עוד שביצענו הליך של תיאום תשתיות מול המועצה וקבלנו גם מהמועצה קבצי תשתיות במרחב. כשהצענו שתי חפירות גישוש בהתאם למידע שקבלנו מהמועצה. קבלנו את כל האישורים הנדרשים מבעלי התשתיות, כמו שנדרש על פי דין. אנחנו גם שלחנו את המכתב הזה לשרת האנרגיה ואני מקריא לכם מתוך המכתב. אין צורך, אני רוצה להודות לך. יש גבול - - - הכול בסדר, מותר גם לאחרים להשמיע צעקה. זה לגיטימי אורן. אני רוצה להודות לך אורן הלמן, סמנכ"ל שירות שיווק ורגולציה. חבר הכנסת טל, את התשובה לשאלה שלך נשמע אולי מישולה אם נוכל לחזור אליו. בינתיים נרצה לשמוע מי נתן את חוות הדעת הסביבתית? חברת חשמל נתנה לבקשת מנהל תכנון. מתכנן המחוז ביקש את זה באפריל, קיבל את זה ביוני. אנחנו נחשפנו לזה אחרי אותה פגישה שאורן דיבר עליה לפני שבועיים. הם ביקשו את חוות הדעת? מתכנן מחוז מרכז ביקש חוות דעת סביבתית מחברת חשמל בחודש אפריל האחרון. ביולי קיבל אותה. אנחנו נחשפנו אליה לפני כשבועיים בדיוק. נמצאת נציגה של המשרד להגנת הסביבה, פנינה קפלן מממונה תכנון סביבתי. שמעת את הדיון? מה תגובתך?

קודם כל אני רוצה לומר שאני פה, אני קשובה לזעקה, לדאגה של התושבים ושל חברי הכנסת. אני אתייחס לנקודה לגבי הסכנה הבריאותית שעלתה על ידי ראש המועצה והתושבים. קודם כל אני רוצה להגיד שהמשרד להגנת הסביבה, יש להם המלצות לגבי מה המרחק הבטוח בנוגע לרמת חשיפה לקרינה אלקטרו מגנטית. אכן במקרה הזה הקו הקיים וגם הקו הנוסף שרוצים לבצע אכן עומדים בהמלצות המשרד. כפיש נאמר לפני כן, המרחק המינימלי שנדרש הוא 35 מטרים, היו כמה מספרים שונים, בין אם זה 120, 130, אנחנו מבינים שזה מרחק יותר גדול. היית שמה את הבן שלך 35 מטרים מקו 400? באינטרנט כתוב 154 מטרים, לפחות זה הסטנדרט במדינות אירופה. אני רוצה לראות שהפעוטון של הבן שלך היה 35 מטרים מקו 400, תפסיקו להידבק לזה. אני מבינה את הכאב שלך. זה אזרח שמשמיע את הכאב שלו. כן ואני קשובה ומבינה

בשמחה. הקו הגיע למשרד עבור היתר הקמה וניתן היתר הקמה. הייתה התייעצות לקראת הדיון עם ראש אגף מניעת רעש וקרינה, גם הוא בדק שוב את הנושא ואמר שאכן הקו עומד בהמלצות המשרד להגנת הסביבה. אני רק אגיד שהמלצות המשרד מתבססות על מסקנות של ועדת מומחים, שנים של עבודה ושיתוף פעולה עם משרד הבריאות. על בסיס זה יצאו המלצות המשרד. כולל אישור כריתה ביער המדובר? עכשיו אתייחס לנושא הקרינה. אנחנו מדינה מאוד צפופה, בכל מקרה לכל קו חשמל שאנחנו רואים חייבים תמיד לקחת בחשבון מצד אחד את הקרבה של הקו לישובים, למגורים, למבני ציבור ומה המרחק כדי שלא תהיה סכנה ומצד שני איך הקו יוכל להיות עם הפגיעה המינימלית בשטחים הפתוחים. זו סוגיה מורכבת, כואבת, אנחנו תמיד בקו הדק הזה בין איך אפשר מצד אחד להצמיד תשתיות ביחד כדי שלא תהיה פגיעה ביערות ולא תהיה בנחלים ובשטחים פותחים ומצד שני שיהיה מרחק מספיק גדול שלא תהיה סכנה לתושבים. מה לגבי הכריתות והאפשרות לחיסול כ-20% משטח היער? כמו שפקיד היערות אמר, עניין הסמכות לגבי כריתה הוא בידי קק"ל. עם כל קו שאנחנו בודקים מהצד שנו, אנחנו מבקשים שיהיה תיאום עם קק"ל, שהעבודה תיעשה עם הפגיעה המינימלית לגבי כריתת העצים. אבל בנושא הספציפי הסמכות היא בידי קק"ל, אז גם בחוות הדעת של התזכירים מבקשים שתיאום הביצוע יהיה עם אנשי המקצוע בקק"ל. תודה רבה. אני רוצה לעבור למנהל התכנון. עדית קרמר, סגנית מתכנן מחוז מרכז, שלום לך. שלום לכולם. נמצאים אתי נועה ונאור וחברים נוספים ממטה מנהל התכנון, שרלוונטיים לתמ"א 10 אם יהיו לכם שאלות. שמעת את הדיון ואת הטענות, מה את יודעת לומר על זה שאף אחד לא צריך אישור היום כדי להרים קו מתח גבוה בתחום שיפוט של ישוב, מועצה אזורית? אני לא רוצה להיכנס להוראות החוק והתקנות כי זה גדול עלי, אני יכולה לציין רק שמבחינת מתכנן המחוז גיא קפלן, נדרשנו לתת הרשאה לקו ב-17 במאי 2020. הקו ארוך ומורכב מהרבה מקטעים והוגשו למתכנן המחוז ממקטע 7 עד מקטע 12. חשוב לי לציין שהמקטע עליו מודבר פה הכי הרבה, המקטע של משמר דוד טרם נחתם על ידי מתכנן המחוז. אנחנו בקשר רציף עם המועצה כדי לסייע עד כמה שאפשר. יש טעם בתוכנית מתאר ארצית מאושרת, מפורטת שקובעת איך ניתן להקים את הקו והיכולת של מתכנן המחוז לקבוע חלופה או לשנות תוואי היא מאוד מוגבלת, אם בכלל. לכן הניסיון שלנו היה באמת לצמצם את הפגיעה גם ביער וגם מול משמר דוד. לכן התבקשה אותה חוות דעת שמנסה לבחון את צמצום הפגיעה. באותה חוות דעת הוצע להקים עמודי חשמל שונים מקווי החשמל הרגילים שמוקמים בדרך כלל בשטח באופן שניתן יהיה להרחיק את קו החשמל 15 מטרים נוספים מתחום הבתים בישוב. זו התשובה שלך לטענה של ראש המועצה על זה שהם ממקמים עמודים אחרים מאלה הקיימים ואז גם משנים את התצורה? לא אדוני, הם בכלל לא התייחסו לזה. עדית, אני אשמח אם תגידי מה עמדתכם כי אני מניחה שלא הוצג לכם מעולם - - - הי אמרה את זה עכשיו. שאלת לגבי העמודים, אני מניחה שגם את כאשת תכנון לא מסכימה עם המחשבה של חברת החשמל שהיא יכולה להעמיד עמוד שונה לחלוטין, שנראה פיזית שונה. אני לא מדברת על עמודים קומפקטיים או עמודים רגילים, אלא על העובדה שעמודים רגילים בשאר המקטעים הם לא אותם עמודים. בחרו סוג עמוד אחר. יש לזה היגיון? לדעתי אין. אני לא מכירה את זה. אני יודעת שסוכם בין מתכנן המחוז ובין ראשת המועצה שיתקיים שיח לגבי המקטע שטרם נחתם. המקטע שמול משמר דוד טרם נחתם כדי להגיע להבנות רחבות ככל שאפשר מול המועצה. אני מציינת שוב שמדובר בתוכנית מתאר ארצית מאושרת, מפורטת ולכן היכולת של מתכנן המחוז, בין אם הוא מסכים ובין אם הוא חולק על ראשת המועצה בנושא כזה או אחר, הסמכות שלו היא מאוד מוגבלת. אז למי יש סמכות לא מוגבלת בעניין? לתמ"א. אם משנים את התמ"א אפשר לעשות תכנון אחר. אפשר רק לחזור אחורה בזמן לשנות ה-80. מסתבר שאין בני אדם שאחראים על הסוגיה הזאת. אני לא רוצה לשחרר אותה כל כך מהר מאחריות. האם יכולת להשמיע את קולך ולהעלות את הסוגיה זאת שחבל ארץ ייחודי ממרכז הארץ הולך לקבל מכה קשה ואפשר יחסית בקלות לתקן תמ"א ולמנוע פגיעה נופית כזו ואולי גם פגיעה בריאותית? לא שמעתי שמישהו שאחראי על נוף ארצנו, שאלה אתם בסופו של דבר, בא בשם הציבור ודרש לשקול מחדש אחרי 30 שנה, מה קרה פה? מתכנן המחוז, בכל הרצון שלו, עדיין כפוף להיררכיה מסוימת. גם אם הוא רוצה וגם אם הוא לא רוצה הוא כפוף להיררכיה תכנונית, שעל פיה הוא עובד. אבל מה שנקבע לפני 30 שנה לא יכולים לגעת בזה? אני לא מבין את ההיגיון. חשבתי שיש לנו מערכת תכנון שהיא קצת גמישה, קצת יותר קשובה. חבר הכנסת טל, היא לא הכתובת לתהיות האלה. תודה רבה עדית קרמר סגנית מתכנן מחוז מרכז. נעבור לנציגי משמר דוד. תודה רבה על הדיון, שמי יואב יהודאי תושב משמר דוד. בשנה וחצי האחרונות אני דוחף את הנושא הזה בכל הכוח מאז שגיליתי אותו. הנושא הזה עלה לידיעתי ממכתב שדלף ברשת, מבקשה של חברת חשמל לשר האנרגיה בזמנו יובל שטייניץ לדחות את הקמת הקו כדי למצוא פתרונות ייחודיים לפרוזדור של משמר דוד. הבקשה הזו אגב אושרה ונדחתה הקמת הקו עם אותו פתרון של צמצום ב-15 מטרים של עמוד, אם זה פתרון אז חבל לכולנו. הדיון כאן מייצג את מה שאנחנו חווים במטה המאבק בשנה וחצי האחרונות. יש הרבה רצון טוב והרבה דיונים, אבל כל אחד בצדק או שלא בצדק מטיל את האחריות על מישהו אחר. בפועל יש סיטואציה שהזנב מקשקש בכלב, זה לא יכול,

פה אי אפשר ושם חייבים לחשמל את הקו. בסוף משמר דוד והבת שלי שלקחתי הבוקר לגן נמצאת 130-140 מטרים מתחת לקו כזה ואני חושב שזה לא נכון לנו לנהל את הסיטואציה הזאת באופן הזה. דברה נציגת המשרד לאיכות הסביבה על הקרינה,

גם של סטיליאן גלברג, הממונה על הרעש והקרינה וגם בדוחות של מומחי קרינה מטעמנו אנחנו רואים קרינה של 2 מיליגאוס , שזה אומר כבר חריגה מהתקן באופן כזה או אחר וזה גם משהו שלא שמעתי. שמעתי על 35 מטרים, לדעתי זה זלזול באינטליגנציה של מי שיושב פה בוועדה, כי מי שאמר 35 מטרים מקו 400 לא מבין על מה הוא מדבר, זה תקן שמדבר על התחשמלות. באותו תקן מדברים גם על קרינה של 1,000 מיליגאוס. בסוף אנחנו נמצאים בבית המחוקקים הזה כדי להידמות למדינות מתקדמות, אז בגרמניה לשם השוואה התקן מדבר על 400 מטרים. נעמיד את 35 מטרים שלנו מול 400 מטרים של מדינות מתוקנות.

כמו שנאמר פה קודם, אולי זה באמת לא בעיה של מנהל התכנון אלא של חברת חשמל. יכול להיות שהמחוקק צריך להידרש לסוגיה הזו של מרחק. כי כשלא שומרים על הסף אז אלה הסיטואציות שמגיעים אליהם. צריך עכשיו להתווכח אם 15 מטרים זה פתרון או לא פתרון. הסף במדינת ישראל צריך להיות כזה שלא משאיר מקום לספק לאף אחד. הגענו לדיון הזה כדי לוודא שהסף הזה קורה כי התשובה שלא קבלנו וחבר הכנסת להב שאל, הקו השלישי כתוב שחור על גבי לבן בתזכיר הסביבה וכתוב שיהיה קו שלישי. אני מחזיר אותנו רגע לדו"ח הקרינה ושם את העצים בצד ומדבר על בריאות התושבים ובריאות הילדים. אם אנחנו היום בסף של 2 מיליגאוס שזה אומר סף התקן לנושא הקרינה וידוע בתזכיר הסביבה של חברת חשמל שצפוי קו שלישי, אז אני רגע מדמיין את הדיון של עוד חמש שנים. מה נגד אז? איפה אז יעבור הקו? איך יהיה הפרוזדור החדש לנושא הזה? מרגיש לי שהכלבים נובחים והשיירה עוברת אבל אף אחד לא עוצר אותה כדי לחשוב מה יהיה הלאה. זו הצעקה שלנו. אני גם הערתי שכנראה צריך לעשות עבודה במקום אחר חוץ ממנהל התכנון וחברת חשמל. כנראה בכנסת. רועי שטראוס מרשות הטבע והגנים בבקשה. תודה רבה אדוני היושב-ראש, אנחנו גם עובדים מול חברת החשמל ויחד אתה שנים רבות. בטח שהרשות מבינה בצורך בתשתיות ובקווי חשמל ומכירים שהתמ"א מאושרת. לגבי התוכנית המדוברת אגיד שגם אנחנו הערנו עליה כי היו עמודים שפגעו ביערות וערכי טבע מוגנים ונתנו את ההערות שלנו. אדוני היושב-ראש, אחרי ששומעים את ראשת המועצה והתושבים, לדעתי הדיון הוא באמת דיון שצריך להיות ארצי וצריך לומר כמה דברים ביושר: הקווים העיליים במדינת ישראל, קווי המתח, אין ספק שהם פגיעה נופית, פגיעה סביבתית. יש הרבה עופות קטנים וגדולים שנפגעים מאוד מהקווים העיליים. הגיע הזמן למצוא פתרונות של הטמנה. כולנו יודעים שהוטמנו קווים של 161 במכתש רמון. ביקשנו גם להטמין קו במקום אחר, קו 400 שבאמת יוסי אמר שהוא לא הוטמן בארץ ישראל, אבל 2030 מעבר לפינה וכולנו מסתכלים על 2050 והשטחים הפתוחים כל כך מצטמצמים. פחות מסדרונות אקולוגיים, בונים יותר והטבע שלנו הולך ופוחת. הגיע הזמן למצוא את הפתרון של הטמנה ועדיף כמה שיותר מהר. תודה רבה רועי. אני מקווה שתרמנו לדיון הזה גם אם באופן חלקי. השיח של המועצה האזורית מול מנהל התכנון צריך להמשיך. חבר הכנסת אלון, כנראה שצריך לעשות עבודה גם מעבר לשאילת השאלות, לבדוק האם המחוקק דאג לכך שהמקרים האלה לא ישנו. התשובות לא כולן נמצאות אצל חברת חשמל. בכל מקרה ברור שהיה משהו חסר בקטע הזה. השיח לא היה תקין בין הגורמים הרלוונטיים לבין המועצה האזורית. עצם זה שהופתעו ממהלכים שנעשו בשטח, גם זה לא תקין בעיני. אני מקווה שעזרנו במשהו לדיון הספציפי הזה ולמקרה הספציפי וגם למקרים דומים במקומות אחרים בארץ. אני רוצה להודות לכל המשתתפות והמשתתפים בזום

לראשת המועצה האזורית שבאה והציגה את הנושא ומחפשת פתרון בכל כוחה, ישר כוח. תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה.